כידוע לכולם, האוכלוסייה הערבית בנגב, היא מהאוכלוסיות החלשות ביותר במדינה. אוכלוסייה שסובלת בכל התחומים מהזנחה, ומהדרה בכל רמה שיכולה להיות.

מ-2013, עד 2020 - 17 שנה,

אפשר לדבר על הכפלת האוכלוסייה שם, בכפרים האלה,

האנשים האלה לא מוצאים להם פתרונות.

אני אתן לחבריי חברי הכנסת, דברי התייחסות באופן כללי.

הרי, האינטרס הוא משותף לכל האזרחים. הכרה בכפרים הללו, זה אינטרס לכל תושבי הנגב,

כולם תורמים בכל המישורים.

לכן, אני מאמין שהוועדה הזאת, צריכה להיות מלאה באנשים שיש להם את התובנה הזאת,

ד"ר יוסף.

האמת היא, כשאנחנו מסתכלים על כל הנתונים, על המצב סוציו-אקונומי של האוכלוסייה הערבית בנגב, אנחנו מקבלים תמונה מאוד קשה.

אין ספק, שאחד המשימות שלנו, ושלך בוועדה, זה פשוט לראות את ההתקדמות, איך אפשר באמת להבטיח שיש את השירותים הנדרשים. אנחנו מלווים את סוגיית מוקדי השרות,

אין ספק, שגם הנשים סובלות. אם האשה הערבייה סובלת מאפליה כפולה גם כן בתור ערביה, וגם כן בתור אישה, אז האישה בנגב היא סובלת מאפליה משולשת ואף יותר.

אנחנו באמת מאמינים שבמדינה נורמלית,

ילד ברהט וילד בנהריה - צריכים לקבל את אותו דבר, את אותם שירותים. הסיטואציה בנגב, היא סיטואציה לא נורמלית. זו בושה למדינת ישראל שיש כאלה פערים.

גם הציבור הבדואי, יכול היה ללכת יותר, אבל האחריות היא של המדינה.

אני מצפה שתרים את הכפפה עם כל החברים שמאמינים בדרכך, כדי לעשות טוב ולשנות,

אני מלווה אותו משנות ה-90' גם בצפון.

יש מספר יישובים שהם מוכרים ונמצאים במועצה אזורית

הוועדה תעזור למי שרוצה, ותיאלץ את מי שלא רוצה.

ד"ר אחמד טיבי. יו"ר סיעה, היה לך מאמץ בכיוון של הקמת הוועדה הזאת.

אני וחברתי היבה, חייבים ללכת לוועדת העבודה. אז קודם כל, באנו לברך אותך, כבוד היושב ראש, מגיע לך. אנחנו בטוחים שהוועדה, ואתה

אני חושב שהנושא שבחרת היום כנושא ראשון על סדר-היום של הוועדה, הוא מדגים את הבעיות החריפות והכואבות של

לכן, חשוב מאוד,

אני בטוח, שאתה חברנו סעיד, אתה תוביל. אנחנו אתך. אתה רואה את ההתגייסות של כל כולנו. אנחנו ניתן לך כל עזרה. אנחנו חייבים להרים את הנושא הזה. אחד מהדברים - להעלות את הנושאים הכואבים על שולחנה של

לצערנו, לא יצא לך להיות אתנו בגלל האבל. המצוקה גדולה מאוד, אדוני היושב-ראש.

וגם בוועדות אחרות,

בנגב. היישובים הערבים,

אחרת,

אזורי תעסוקה, אזורי תעסוקה, והתעסוקה לגיל הצעיר במיוחד.

ואנחנו מחויבים להם כאזרחי ישראל. דרך פערים רבים שצריך להתמודד איתם, החל מפערים במערכת החינוך,

אני בטוח שהסיוע

אנחנו כמובן שמחים על החלטת הממשלה אתמול להאריך את תוקפה של תכנית 922 לעוד שנה, מתוך

מה שאמרת עכשיו, לגבי שלושת היישובים,

אני חושב שזה צעד חשוב מאוד בכיוון הנכון, וגם נושא בניית האמון עם האוכלוסייה הבדואית. אמרתי את זה בתחילת הדיון -רוח חדשה נושבת בנגב. אנחנו מקווים שהתוצאות לא יאחרו להגיע,

ומציאת פתרונות לזוגות הצעירים. תודה

שאני מברך אותך שוב על הישיבה הזאת, שבה אנחנו דנים בנושאים ספציפיים לנגב. אני חושב שראוי שהממשלה תתייחס לנגב כפרויקט שהיא צריכה להרים.

בצפון היית בעיה דומה. עשרות יישובים גם לא מוכרים בצפון. בסופו של דבר, הוסדר מעמדם המוניציפלי. היום יש פיתוח שם. אני יכול להזכיר את השמות של הרבה יישובים.

לא חשוב לנו רק להכיר.

אני מביא דוגמה לשיטה של הרשות בכפרים

15 שנה, אבל ביישוב הזה, עוד אין כביש כניסה מסודר. מדברים איתנו שהם רוצים להזיז את הכביש ממקומו,

היכן שאני מתגורר, זו אדמת מדינה. אמרו לנו אם אתם רוצים, בואו ונעשה לכם. אם אתם רוצים לזוז עוד כמה מאות מטרים, אפילו עוד

אנחנו מבינים שהמועצה היא הכתובת שתוכל לעזור לנו, ולצערי הרב, הרשות נטלה את הסמכות של התכנון ושל הפיתוח מהמועצות, ואין להם כמעט מה לעשות שם, חוץ מגביית

אפילו שם אנשים ביישוב מוכר,

כל השנים עצרו לנו את החיים, אפילו ביישובים שקיבלנו הכרה בהם.

כמובן,

משפט אחרון.

אני חושב שהגוף, מה שנקרא הרשות, שממונה על האוכלוסייה

הוא מוכר מ-2005. חוץ מכביש גישה אחד, אולי התחלה בשליש בשכונה צפונית, טרם נכנסו תשתיות ליישוב. אבל הבעיה שלנו,

כמעט באופן שבועי, אנחנו מקבלים פה במרפאות ילדים עם חבלות. יש חוסר קשה במודעות של המשפחות שנאלצות

אין לנו עד היום חשמל. תאורה הכביש הראשי ביישוב לא עובדת, מותקנת, אבל עד היום לא עובדת ואף פעם לא עבדה. אתה רוצה להגיד שהתאורה בכביש הראשי לא עובדת. שיהיו התרי בנייה לאנשים שרוצים להסדיר את הבניינים שלהם, הבתים שלהם. כרגע, שוררת בקרב האנשים הרגשה מאוד קשה כלפי הממסד בכלל. פשוט, האמון נפגע

אני אלווה אתכם בוועדה. וגם אשמח שראש המועצה הצטרף להציג את בעיות המועצה. אני יודע עד כמה המועצה תקועה, והדברים לא זזים שם. אני רוצה שהוא יציג אותם. אני הצגתי מזווית ראייה שלי כחבר מועצה וגם כרופא ילדים מיישוב אום

לאור המצוקה הקשה של תושבי הכפרים האלה, בעצם, העדר תכנון,

מה שמשליך בעצם על חוקיות המבנים, ומותיר את אלפי התושבים תחת פחד ואיום מהריסות בתים.

ואין שום הנגשה לשירותים בסיסיים של מים וחשמל.

מקווים שהוועדה הזאת תוכל לקדם את הנושאים האלה יחד עם התושבים.

אנחנו בהחלט מכוונים את הזרקור ואת הפוקוס לסוגיות האלה, יש תביעות בעלות, אבל גם יש מקומות שאין בהם תביעות בעלות. בבקשה, נציג של ביר

זאת אומרת, שאי אפשר להוציא היתר בנייה. ישנן שתי סוגיות. אני אומר את זה לפרוטוקול בוועדה. הוועדה הזאת, אין מטרתה התנגחות בין תושבים לבין משרדי הממשלה,

בשיתוף ציבור, מיועדות למתווה של הסדרה במקום. הסדרה במקום של מבנים קיימים. הסדרה במקום של שירותים. התכניות האלה לא על עיבוי של שטח שהוא כבר מפותח וותיק בבנייה

באבו תלול, למשל, בצד המזרחי, גר עטיה אלעסאם.

אין את החסם הזה של תביעת בעלות,

מבקשים תכנון ופיתוח. אני לא יודע אם רשום לפניך הסטטוס של התכנית של אבו תלול.

אני מכיר טוב מאוד את הנגב, את היישובים שם, פחות ממך כמובן. אבל יש לי מספיק היכרות עם השטח, והנגב מצריך עבודה מאוד עקבית וקשה,

ושירותים בסיסיים שהאוכלוסייה הערבית עד כה לא קיבלה אותה. זה מצריך באמת נכונות גם מצד משרדי הממשלה לקדם נושאים עם הרבה פחות ביורוקרטיה וסחבת. המצב

שבמדיניות המדינה שרוצה לשנות ולהסדיר את ההתיישבות של הבדואים, והמטרה הזאת עומדת על מנת שתוכל לתת שירותים טובים. אבל בין הכוונה והמטרה הטובה, לבין הצרכים האמיתיים והתכנון שמתאים לאורח

אלה הדברים שצריך לפתור אותם.

מדיניות של הרשות שהיא קצת שונה, קצת הרבה מהמדיניות והצרכים של התושבים. כל אחד יש לו אינטרסים שלו, ואז נוצר עוד פער בין היישובים לבין הרשות לקדם את

אתה רוצה להגיד שהמסמך לי שהמסמך שהעברת אליי עם התקציבים, אתה פעם ראשונה רואה אותו ביום חמישי? תקציבי, כן, זו פעם ראשונה. כל הזמן לא ידעתי כמה מוקצה לכל יישוב, כי התכנון

זה הדבר העיקרי.

אני מבין את ההיגיון מאחורי ההסדרה במקום, שבאה על מנת להסדיר את הבתים הקיימים. אבל הבתים הקיימים אצלנו שהם נמצאים בתוך המגרשים, כולם לא יכולים לקבל היתר בנייה. זאת אומרת כל הבתים האלה צריכים להיהרס, ואז צריך לבנות

לפני כשנה, היה שם אירוע של ירי על הקבלן, ולכן, הוא יצא מהעבודות. מרכז היישוב נמצא בפיתוח. אני חייב לציין את שיתוף הפעולה המצוין עם מהנדס המועצה של נווה מדבר, גם עם מהנדס המועצה של אל-קסום. מבחינת תקציבים, אנחנו בארבע השנים האחרונות, מדברים על פרויקטים בהיקף של 4.4 מיליארד שקל על כלל יישובי הבדואים. במועצה אזורית אל-קסום, מדובר על כמה מאות מיליוני שקלים, וגם נווה מדבר, היקף ההשקעות שלנו הוא תלוי בהתקדמות בהליכי התכנון. יש לציין לטובה ולהודות לוועדה המחוזית. אישרנו כבר למתן תוקף מעל 70 אלף יחידות דיור, מתוך 150 אלף יחידות דיור שנמצאות כרגע בתכנון, בהחלט הישג מאוד משמעותי. צריך להודות שיש פה פערים של 70 שנה, בעשרות שנים שהמדינה לא עסקה בזה. ולכן ההליך מתקדם בצורה הדרגתית. אנחנו מדברים על 17 שנים אחרי ההכרה, והאיחור הוא רב בוודאי.

שאנחנו רוצים לראות את זה באופן מפורט לגבי כל שכונה וכל אזור. אני מניח שבישיבת ההמשך, זה ייקח את הזמן שלו. נבוא עם המפות של כל היישובים עם סטטוס של כל שכונה, אם היא בשלבי תכנון ופיתוח. אנחנו בהחלט נעקוב אחרי זה, ונרצה שהסיפור הזה של משיכת רגליים והזמן הממושך, שכונות שאין בהן תביעת בעלות, צריך לתכנן, לשבת עם אנשים ולסגור את זה, נמשך זמן רב. לפחות אנשים שומעים שיש מאות מיליונים, אבל בשטח, זה עדיין ממשיך כמו כפר לא מוכר. נעבור למשרד האוצר. אני רפרנט של הרשות הבדואית, ושל רשות מקרקעי ישראל באגף. קשה לי להתייחס למשהו קונקרטי אני לא מכיר את כל הצרכים הספציפיים שעלו. אשמח אם יש משהו קונקרטי, או איזשהו מסמך שאתם רוצים להעביר אלינו, ושנתייחס בצורה מדויקת. לגבי התשתיות שדיברתם עליהן, יש פה את רשות הבדואים, שהיא אחראית ליזום את התכניות האלה ואת משרד התחבורה, שהוא המשרד שאמון על התחבורה לפחות. ואם הם מכירים את זה, שיציפו בפנינו ונתייחס לכל בקשה שתעלה. לפני דקות אחדות, מנכ"ל הרשות שהופיע במקום אחד מהעובדים שם ברשות, בעצם, פרס מספר תכניות ותקציבים. השאלה שלי כמה הושקע. אתה יודע כמה הושקע בפועל, לא מה

יש תקציבים שמוקצבים כל שנה, או שהם נגררים לשנה אחר-כך, או שחוזרים לקופת האוצר. כמה הושקע בשתי המועצות האלה, יש לך אינדיקציה.

האמת, שגם לא נדרשתי לנתונים האלה. כנראה, שפספסתי את החלק של יאיר מעיין, אם אליו התכוונת. אני לא הכנתי את הנתונים, כי אני לא ידעתי שזו הבקשה שלכם. לדיון הבא, נשמח להציג כל נתון שתבקשו.

אומר שוב, אם יש לנו מחויבויות במסגרת החלטות ממשלה כאלה ואחרות שלא בוצעו, אנחנו כמובן מחויבים אליהם. אין מבחינתנו איזשהו ספק לגבי זה.

עפרה כרמון ממשרד העבודה. רצית להתייחס לנושא שאנחנו דנים בו. אני לא מבקשת כרגע להתייחס. אני רק עוקבת אחר הדיון. אמיר, מכפר אל-זרנוג. בבקשה. אני נציג של הועד ביישוב אל-זרנוג. שמעתי את הפתיח של השר עמיר פרץ. מאוד חבל לי שהוא לא הזכיר את היישוב אל-זרנוג. זה יישוב שיש בו 5,000 תושבים. מאוד הייתי שמח אם הוא היה מכריז שגם היישוב הזה יקבל הכרה. אבל הוא עוד התעשת, ככה זה במדינה הזאת. אחרי כמה שנים של סבל, המדינה מחליטה להכיר סוף סוף ביישובים האלה. אני נציג של היישוב הבדואי אל-זרנוג. רציתי להסב את תשומת ליבכם לנקודה מאוד ספציפית בקשר לניצול של התקציבים במסגרת תכנית הפיתוח, תכנית החומש. אני אתייחס ספציפית לנושא של פיתוח תשתיות תחבורה ביישובים הבלתי מוכרים. אנחנו הצלחנו אחרי מאבק מאוד גדול גם כן מעורבות של השדולה לתחבורה ציבורית. להכניס תחבורה ציבורית ליישובים הבלתי מוכרים, ליישוב אל-זרנוג. יש קו של חברת מטרופולין שנכנס ליישוב. יש שתי סוגיות שאני ארצה להתייחס אליהן. סוגיה הראשונה שמתייחסת לתדירות ולהיקף של קווי התחבורה הציבורית שנכנסים ליישובים האלה. אנחנו מדברים על תחבורה מאוד מינימלית, קו מינימלי, ואנחנו רוצים שיחזקו את התדירות של התחבורה הציבורית ליישובים הבלתי מוכרים. אציין שיש סטודנטים, נשים שעובדות, אנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית. אני ראיתי שמשרד התחבורה, הניצול של התקציב של תכנית החומש היה מינימלי, סדר גודל של 15% במקרים מסוימים, ובמקרים אחרים של 30%. אני, יש לי רעיון במקור איך משרד התחבורה יכול לנצל את התקציבים שעוד נותרו. אנחנו, בכניסה של היישוב שלנו, ביישוב אל-זרנוג, וביישוב דיר אל-חנאן, אנחנו פנינו לפני כחמש שנים למשרדים שונים שיתקנו את ליקויי הבטיחות שישנם בגשר. יש ליקויי בטיחות מאוד גדולים. השיפוע של הגשר מאוד תלול. אין תאורה. אין מדרכה לעוברי האורח. אנחנו דרשנו שמשרד התחבורה ישקיע. יש להם כנראה המון תקציבים, אבל הם לא רוצים להשקיע. הנושא שלנו הוא פיתוח תשתיות ותכנון באל-קסום ונווה מדבר. אני שמח שהערת על זה. תקשיב, אנחנו בלי אבא, בלי אמא. אין שום שירותים. אין שום מסגרת מוניציפלית. מדברים על פיתוח תשתיות שבמסגרת תכנית החומש, שהם נמצאים תחת הטייטל הזה. אנחנו מבקשים שמשרד התחבורה יפתח את התשתיות. יש להם כסף. הם לא ניצלו את התקציבים שהיו. יש להם כסף. הם כן יכולים להשקיע בלשפר סוף סוף את ליקויי הבטיחות שישנם בגשר, בכניסה של היישוב אל-זרנוג. להוסיף מדרכה, להוסיף תאורה, סטודנטים ואחרים יוכלו ללכת בבטחה ביישוב. אני מתנצל שאני מתפרץ. זה נושא שכבר חמש שנים מטפלים בו, וכל פעם אנחנו מקבלים תירוצים לא יודעים איפה להשקיע את הכסף. בואו, יש כסף.

הואשלה מועצה אזורית, בבקשה. כפרים הלא מוכרים. שלום לכולם, אני רוצה להתייחס לאזור שמזרחית לכביש 6 המתוכנן, וכביש 31 מכיוון דרומה כביש 25, שם ישנם שישה כפרים בלתי מוכרים. כפר אל-ררה, אל-משש, זרנוג, דיר אל חמאם, הרוויס וחירבת אל-וואטן, שיש בהם 25 אלף תושבים. חלקים גדולים מהאדמות של הכפרים האלה, הן אדמות שיש עליהן תביעת בעלות, ו-5% מהאנשים שנמצאים שם, אלה האדמות שלהם. אנחנו כל הזמן שמענו מהרשות שרוצים לעשות הסדרה במקום. ישנה חשיבה עם כל הדברים האלה, או שתהיה מועצה אזורית, או שתשתייכנה למועצות הנמצאות עכשיו. אנחנו רוצים לומר שאנחנו נמצאים במצוקה מאוד קשה. אני רוצה לתת דוגמה בכפר אל-ררה. לי יש שבעה ילדים שכבר שנה לא לומדים. אין שם תשתיות. אין שם שום דבר.

הפסקנו את החיים בכפרים האלה. הבקשה שלנו שהתייחסו ל-25 אלף תושבים. אם רוצים הסדרה במקום, אדרבה, יש הסדרה במקום. אני גם רוצה להתייחס לכפר שלי בחצי דקה. כפר שנמצאים בו 3,000 תושבים, אין בו בית ספר אחד. הילדים שלנו מחולקים לשישה, שבעה בתי ספר באזור. הבקשות שלנו שיכירו במקום הזה, שתהיה מועצה אזורית באזור שלנו, כדי שאנחנו נקבל את השירותים שלנו. אנחנו רוצים להודות לוועדה. אנחנו רוצים להודות לך, סעיד אלחרומי, אתה האיש מספר אחד. אתה עוזר לאוכלוסייה, ואתה נתת לנו וגם לוועדות את החשיבה הנכונה, והעלית את הבעיות שלנו על סדר היום. תודה לכם. תודה לכל חברי הוועדה. תודה לכל אדם שאכפת לו, ושיש לו אנושיות, ויכול לעזור לכל האנשים. תודה רבה.

תודה רבה, לחבר הכנסת סעיד אלחרומי, שמייצג את הנגב ואת האוכלוסייה הבדואית בכנסת באופן שהוא מאוד עקבי ומקצועי. אני רוצה להתייחס לסוגיה של מעונות היום בכפרים של אל-קסום ונווה-מדבר. זו סוגיה שאנחנו כותבים בדוח ואנחנו עושים מחקר לגבי השפעת מעונות היום על תעסוקה, במיוחד, על תעסוקת נשים. באל-קסום ונווה מדבר, יש רק מעון יום אחד שעובד. ב-11 יישובים, יש מעון יום אחד. יש אחד. ויש שניים שקיימים,

מאוד חשוב לנו להדגיש את החשיבות של מעונות היום, בעידוד התעסוקה. בעידוד תעסוקת אימהות. אין מסגרות לילדים בגילאים אפס עד שלוש שנים. אנחנו מדברים על מעונות יום שהם באחריות משרד הרווחה. כמובן, זה חלק מהתשתיות. אנחנו פה, כי יש המון חסמים בהקמת המעונות, בעיקר, חסמים תקציביים של המועצות. חסמים בכוח אדם מוכשר שיתכנן את המעונות יום, ויגיש את התכניות האלה, ויקבל עליהן תקציבים. כמובן, מעונות היום עולות כסף לאוכלוסייה, והעלות שלהם היא עלות מאוד גבוהה למשפחות.

אנחנו מדברים על משפחות עניות, שלא יכולות לממן את הילדים. ההמלצה שלנו בפורום לדו-קיום מתוך עבודת מחקר שעשינו, זה בעיקר להתמקד בבניית מעונות היום. אנחנו לא רק מדברים במחקר על אל-קסום ונווה מדבר, אנחנו מדברים גם על שאר היישובים הבדואים המוכרים. אבל בשתי המועצות האזוריות, שהדיון היום הוא לגביהן, אנחנו מדברים על מעון יום אחד שנמצא בביר הדאג', הוא היחיד שעובד. תודה. המון מזל טוב,

אני מצפה לשיתוף פעולה בישיבות אחרות.

תודה. כמובן, שמעונות יום ושאר המוסדות, בהעדר תכנון, בהעדר פיתוח הסיפור ידוע מראש. אני רוצה לסיים את הישיבה. בסיכום הזה. הוועדה תקיים ישיבת המשך בתקופה הקרובה, בכדי לרדת לפרטים, ולשים את הפוקוס על היישובים השונים. נעבור יישוב, יישוב, מבחינת תכנון, ומבחינת פיתוח. הוועדה מבקשת לזמן לישיבת ההמשך פיזית, שיגיעו לוועדה, ראשי שתי המועצות האזוריות, וגם נציגי משרד הכלכלה, ורשות הבדואים. בנוסף, אנחנו בעצם מפנים את תשומת הלב של רשויות האכיפה, אם זה במינהל מקרקעי ישראל, או במשרד האוצר, או בוועדות המקומיות בנושא ההתמשכות של התכנון והפיתוח בשתי המועצות האלה. לא יעלה על הדעת שאנשים לא ימצאו פתרונות מגורים, ובעיקר, הזוגות הצעירים. ולכן, נושא האכיפה המוגברת בשתי המועצות צריכה לקבל משנה של התחשבות בתושבים. אני שמח מאוד על הצהרת שר הכלכלה, שיש דיון עכשיו בהקפאת ההריסות בכלל בנגב. אבל על אחת כמה וכמה ,כשאנחנו מדברים על שתי המועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום.

הדרישה היא לתת מענה עד שיושלמו התכניות, ועד שנושא הפיתוח יושלם, לתת מענה לזוגות הצעירים שמחייב ריבוי טבעי ביישובים האלה, ולא למהר ולהרוס שם. אני מודה לכל מי שהשתתף בישיבה. אני בטוח שיש כאלה שלא קיבלו את הזמן שלהם, במיוחד חלק ממשרדי הממשלה. אבל בישיבה הקרובה, שאנחנו בתוך חודש ימים נקיים אותה, כפי שאמרתי, נציגי שתי המועצות, ראשי הרשויות והמהנדסים ונציגי הרשות, ומשרד הכלכלה, יגיעו פיזית לוועדה בכדי שננסה לפתור את הבעיות, ולהסיר את החסמים שנמצאים בדרך כמה שיותר מהר. כפי שציינתי בפתיח, כוונתי לעבוד באופן מקצועי וללא משוא פנים, בכדי להביא לפתרונות מהירים. אני רוצה להביא את כל הצדדים לעבודה מאומצת, משותפת, בכדי לפתור את הסוגיות הנמצאות על השולחן. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:30.